שלום וברכה לכל הפונים ולכל נציגי המשרדים שהגיעו לדיון הזה של השתתפות המדינה במימון צהרונים.

אבל לפני שאני פותח את הישיבה, אני רוצה לברך את מנהלת הוועדה החדשה, אתי שבתאי, שהיא לא חדשה בנושאים האלה היא היתה שנים רבות